הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים-וארבע (הוראות מיוחדות), התשפ"א 2020. אנחנו נפתח כמו בדיון הקודם, בברכת רפואה שלמה, איחולי החלמה ליושב-ראש הוועדה הקבוע, הרב יעקב אשר, שהתגלה - - - הוא רק חיובי, הוא לא חולה בעזרת השם.

מקבל את ההערה שלך. אנחנו מאחלים ליושב-ראש - - - לכל הצוות של הוועדה. לו ולכל הצוות איחולי רפואה שלמה.

גם לדוד ביטן. דוד בן מרגלית, נכון. שתהיה רפואה שלמה. נתחיל את ההקראה ועל פי ההתקדמות אפשר יהיה להעיר הערות. עוד לפני ההקראה כמה דברים כלליים. דבר ראשון, המסגרת החקיקתית שאנחנו נמצאים בה היא הצעת חוק מטעם הוועדה. לפי סעיף 80 לתקנון הכנסת יש הליך שלוועדות מסוימות יש סמכות ליזום חוקים בקריאה ראשונה. בדרך כלל חוקים רגילים זה או הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת או הצעת חוק ממשלתית מטעם הממשלה. יש הליך מסוים שהוא לא נפוץ,

של הצעת חוק מטעם ועדה. הסמכות הזאת בתקנון נתונה לוועדת החוקה, לוועדת הכנסת, ובעניינים מסוימים גם לוועדה לענייני ביקורת המדינה, בתחומים מסוימים שכתובים בתקנון, כשאחד מהם זה נושא של בחירות. אחרי שיושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית פנה לוועדה, אחרי שהנשיאות של ועדת הבחירות ישבו, החליטו מה הם מבקשים להציע לוועדת החוקה לחוקק תיכף נעבור על הנושאים אחרי שקיבלנו את ההצעה מהם, יושב-ראש הוועדה ביקש לעשות תיקונים שונים בנוסח, ועכשיו מונח בפני הוועדה נוסח מטעם יושב-ראש הוועדה, שהוא על בסיס טיוטת הנוסח שהעבירה ועדת הבחירות המרכזית. אנחנו עכשיו בדיון להכנה לקריאה הראשונה של הצעת חוק מטעם הוועדה. קודם כול, זו המסגרת שאנחנו נמצאים בה. הצעת החוק הזאת עברה את נשיאות ועדת הבחירות או את מליאת ועדת הבחירות? נשיאות ועדת הבחירות. זה חשוב להמשך. נקודה שנייה. הצעת החוק היא הצעת חוק אקלקטית שכוללת כמה נושאים, כמה קבוצות של נושאים. הקבוצה הראשונה זה הוראות שקשורות לקורונה. ככל שיהיו בחירות, הבחירות יהיו בצל התפשטות נגיף הקורונה, ויש צורך לתת מענה לבעיות וקשיים ודברים שנוצרו כתוצאה מהתפשטות הנגיף, כדי שמצד אחד יהיה אפשר לקיים את הבחירות כסדרן, ומצד שני כמובן לשמור על בריאות הציבור. הוראות שונות קשורות בצורה כזאת או אחרת לנושא של נגיף הקורונה. סוג אחר של הוראות שיש פה זה הוראות שוועדת הבחירות צריכה כתוצאה מהעובדה שיש רצף של כמה מערכות בחירות אחת אחרי השנייה בטווח זמנים יחסים קצר. בדרך כלל בין בחירות לבחירות יש שלוש-ארבע שנים,

ככל שיהיו בחירות, אלה יהיו הבחירות הרביעיות בפרק זמן של כשנתיים, ולכן יש צורך בהוראות שעה שיאפשרו לוועדת הבחירות לעבוד. אני רוצה גם לציין שחלק מההוראות שיש בהצעת החוק הזאת זה הוראות שוועדת החוקה כבר חוקקה לקראת הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים ולקראת הבחירות לכנסת העשרים-ושלוש, שגם אז היה צורך בהוראות שעה ובהסדרים מיוחדים. חלק מההוראות האלה זה חזרה על דברים שהוועדה כבר חוקקה בעבר. דבר נוסף זה פרק שלם שנוגע להלוואות של המפלגות. ועדת הכנסת קיימה לפני יותר משבוע דיון על חוק הפיזור. במסגרת חוק הפיזור היה פרק שנגע להלוואות של המפלגות, ההלוואות שהמפלגות יכולות לקחת בתחילת כל כנסת. גם פה רצף הבחירות, אחת אחרי השנייה, יצר מצב שבו יש צורך לגלגל את ההלוואה לכנסת הבאה, למנוע את הניכוי של המקדמות שסיעות מקבלות, - - - הן גם יכולות למנוע את הניכוי של החובות שיש למפלגות כתוצאה מההלוואות האלה. לקחנו את אותו פרק כמו שהוא, כמו שוועדת הכנסת אישרה לקריאה הראשונה, ולבקשת יושב-ראש הוועדה הכנסנו אותו פה לנוסח שמונח בפניכם. זה העניין השלישי. העניין הרביעי. יש בסוף כמה הוראות נקודתיות שהן הוראות קבע, שהן תוצאה של הפקת לקחים, דברים קטנים, דברים שהיו כמה זמן בהוראות שעה: הצבעת שוטרים, עניין של גיל של חברי ועדות קלפי וכו' וכו', ונגיע לשם. נקודה אחרונה, שחשוב להדגיש, אומנם זה פחות רלוונטי לוועדה,

אבל כדאי שזה יהיה מונח על השולחן כבר מעכשיו. בגלל שלבקשת יושב-ראש הוועדה פרק ההלוואות נכנס לנוסח של הצעת החוק שלפני הוועדה, אנחנו מפרשים שיש צורך כשהצעת החוק הזאת תעלה למליאה יש צורך ברוב של 61, בגלל שבפרק של ההלוואות, יש בו פגיעה - - - זה נושא הפירעון של ההלוואות,

הנושא של הגלגול של ההלוואות. יש בזה פגיעה בעיקרון השוויון לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: הכנסת, ולכן יש צורך ברוב של 61 במליאה. זה דבר שאנחנו מניחים בפניכם. זה כמובן לא רלוונטי פה לוועדה, אבל זה יהיה רלוונטי כשזה יגיע למליאה.

תתחיל מהקראה, ומי שיש לו הערות תוך כדי, יוכל להעלות אותן. בפניכם מונח נוסח מטעם יושב-ראש הוועדה שהופץ, וליד כל סעיף או שניים יש דברי הסבר, שמסבירים את התוכן. אני אקרא את הסעיפים ואסביר אותם. הצעת חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות), התשפ"א 2020 כל הסעיפים שנמצאים בפרק הזה, פרק א', הם הוראת שעה לקראת הבחירות לכנסת העשרים-וארבע. פרק א': הוראות מיוחדות לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע

בשל המועד שנקבע לבחירות וסמיכות הזמנים בין מערכת הבחירות האמורה למערכות הבחירות לכנסת העשרים ואחת, לכנסת העשרים ושתיים ולכנסת העשרים ושלוש, וקיומה בעת שמוטלות על הציבור הגבלות לעניין נגיף הקורונה מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020 או מכוח סעיף 20 לפקודת בריאות העם. תחולה 2. הוראות פרק זה יחולו לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע. סעיף 2 זה מה שהסברתי קודם, שמדובר על הוראות שעה,

מרבית הצעת החוק זה הוראת שעה, הוראות מיוחדות, הסדרים מיוחדים לקראת הבחירות לכנסת העשרים-וארבע, זה לא תיקונים קבועים. סעיף המטרה מסביר את הצורך בתיקונים המיוחדים האלה.

בגלל שני רציונלים שמשתלבים פה, גם העניין של הסמיכות של מערכות הבחירות אחת לשנייה, וגם הצורך לתת מענה לאתגרים שהתפשטות נגיף הקורונה מציב בקיום הבחירות. הנושא של קלפיות בבתי אבות, זה לא הוראת שעה.

הנושא של קלפיות בבתי אבות נראה אותו בהמשך. כרגע בנוסח שמונח בפני הוועדה הוא כן הוראת שעה, ואני אסביר כשנגיע לשם.

הוא כן נובע גם מהחשש של הנושא של נגיף הקורונה, מתוך הרצון שהאוכלוסייה שהיא ברמת סיכון גבוהה יותר, בגיל המבוגר, תהיה חשופה כמה שפחות לאנשים שייכנסו לדיור המוגן,

אנשים שייכנסו ויצאו, ולכן ההצעה שלנו לפחות, וזה גם מה שיושב-ראש הוועדה הציע, שבשלב הזה זה יהיה הוראת שעה. אני לא חושבת. עוד נגיע לזה. קארין, נגיע לזה בהמשך. נדבר על זה,

אבל זה לא אמור להיות הוראת שעה. נדבר על זה אחר כך. על הכול אתה רוצה לדבר אחר כך? נדבר על זה תוך כדי דיון. עוד לא הגענו לסעיף הזה.

כשנגיע לסעיף הרלוונטי, כן. אם הייתה לי הצעה לסימן א'1?

זה לתוספת כתובת לצורכי בחירות. הייתה בזמנו הצעת חוק שלי ב-2014 בנושא הזה, שנעצרה בגלל הבחירות ובגלל שלא המשכתי להיות חבר כנסת. עכשיו כשחזרתי הצעתי את זה, והבנתי שיש הצעה שנדונה גם בוועדת הבחירות. הרעיון הוא שתהיה כתובת שבן אדם יוכל להצהיר במשרד הפנים, והיא כתובת נוספת לנושא הבחירות. זה עוזר לאנשים שיש להם בעיות פיזיות, או לסטודנטים, או לאנשים שלומדים בישיבות כל מיני אנשים שהמקום שהם נמצאים בו הוא רחוק ממקום המגורים שלהם. יש לי הצעה, חבר הכנסת טופורובסקי, הצעת החוק שלפנינו היא ארוכה ומורכבת, ואני מניח שיש הרבה חברי כנסת שיש להם

אני מציע שאולי בסוף, אחרי שנסיים את כל הדברים - - - בועז, שווה התייחסות של משרד הפנים לסוגיה הזאת, ואפשר גם להכניס את זה אחרי זה. זה יחסוך הרבה בעיות אם יהיה דבר כזה. יש הצעת חוק נפרדת של הנשיאות, וצריך לברר למה היא נפרדת. לא עכשיו. מה שבועז מעלה - - - מה שבועז מעלה זו הצעת חוק נפרדת שנדונה באותה ישיבה בנשיאות, אושרה בנשיאות.

אבל היא אושרה בנשיאות, וצריך לשאול אותם. צריך לומר שהיא גם נדונה בוועדת החוקה בכנסות קודמות וגם אושרה פה לקריאה ראשונה,

יש על זה די קונצנזוס.

אין קונצנזוס, אנחנו מתנגדים. אדוני היושב-ראש - - - אני מציע שנקרא כמה סעיפים, נעצור, ונתייחס לאותם סעיפים. אני מציע שניתן ליושב-ראש לנהל פה את הדיון. נמשיך עד סוף הסעיף, ואחרי זה יהיו הערות. היועץ המשפטי ימשיך

למה הפסקת את יו"ר ועדת הבחירות? בסוף הסעיף יהיו התייחסויות של כולם. מנהלת ועדת הבחירות. קארין, שמענו. ניתן להשלים, ואז תהיה התייחסות של כל חברי הכנסת כולל הגב' עדס,

אלה סעיפים

בבחינת סעיפים על תנאי. אלה סעיפים שאני אקרא ואסביר. אלה סעיפים שנוספו בפעם הקודמת שתקופת הבחירות קוצרה מ-90 ימים ל-82 ימים. ככל שהוועדה תחליט שלא לקצר את תקופת הבחירות יכול להיות שכרגע חוק הפיזור תקוע ותקופת הבחירות לא תקוצר, ותקופת הבחירות תימשך 90 ימים אז שתי ההערות שאני עכשיו אדבר עליהן, הן ירדו,

היא מקוצרת באופן אוטומטי אגב, כי יום שני זה היום ה-90, ויום שלישי לפני כן זה 84 ימים, אז זה כן רלוונטי. לא הבנתי. אם הכנסת מתפזרת ביום שלישי בחצות, היום ה-90 הוא ביום שני. זאת אומרת הבחירות יהיו ביום שלישי שלפני כן לפי חוק-יסוד: הכנסת. אני לא בטוח שאתה צודק. אני בטוח שאני צודק.

לא.

לפי מה שהיה ביום רביעי במקור אתה צודק, זה יום שלישי - - - לא. זה לא נכון שלמה, כי היום הקובע הוא יום רביעי. יום הפיזור הוא שלישי והיום הקובע הוא יום רביעי. צריך לבדוק את זה. יכול להיות שאני טועה. אני צריך לבדוק את זה. יום ההתפזרות הוא ביום שלישי בלילה, בדקה לחצות, והיום הקובע הופך להיות היום שלאחר יום ההתפזרות. 90 יום מיום רביעי. זה נושא שייבדק. אנחנו בדקנו את זה נוכח העובדה שבחוק-יסוד המכונה "פשרת האוזר" נקבע שהיום הקובע הוא יום רביעי, נקבע במפורש, לכן 90 יום מיום רביעי זה יוצא יום שלישי, ה-23. מצוין. ואז זה 90 ימים.

ככל שככה זה יישאר, הסעיפים שאני אקרא ואסביר עכשיו, הם לא רלוונטיים, והסעיפים האלה ירדו. אני שמח לשמוע. דאגתי מאוד שזה יקוצר בשבוע. אני אקרא ואסביר בקצרה. תיקון חוק הבחירות לכנסת, הוראת שעה 3. חוק הבחירות לכנסת , התשכ"ט 1969 (להלן,

שבמקום האמור בסעיף 142 יבוא: "כל מקום שחוק זה קובע שפעולה מסוימת תיעשה מספר מסוים של ימים לפני יום הבחירות, רשאי יושב ראש הוועדה המרכזית להאריך את המועד לביצוע אותה פעולה עד לעשרה ימים נוספים, החלטת היושב ראש תפורסם באתר האינטרנט של הוועדה המרכזית וכן בעיתונות, כפי שיחליט יושב ראש הוועדה המרכזית". מכיוון שחוק הבחירות בנוי בצורה של רצף של ימים, הכול בנוי בכך וכך ימים לפני יום הבחירות, ככל ש-90 הימים האלה יתקצרו, יש צורך לתת כלי שמאפשר ליושב-ראש הוועדה המרכזית גמישות מסוימת בתאריכים, לאפשר לו לדחות. הכוונה היא לדחות. אם משהו מסוים אמור להיעשות עד היום ה-53 שלפני יום הבחירות, הוא יוכל לדחות את זה עד עשרה ימים נוספים,

זה ייעשה עד יום ה-43 לפני הבחירות. זה כלי שנותן לו גמישות מסוימת אם התקופה מתקצרת. ושוב, אם התקופה לא תתקצר, הסעיף הזה לא נדרש. תיקון חוק המפלגות, הוראת שעה 4. חוק המפלגות, התשנ"ב 1992, ייקרא כך: (1)בסעיף 4, (א)אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1)על אף האמור בתקנות שנקבעו לפי סעיף 33 לעניין הדרך להוכחת עמידה בדרישת האזרחות הקבועה בסעיף 2, הרשם רשאי לבדוק, בעצמו או על ידי מי מטעמו, אם מייסד מפלגה הוא אזרח ישראלי בעת הגשת בקשה לרישום מפלגה לפי סעיף זה."; (ב) בסעיף קטן (ב), במקום "ארבעה עשר ימים" יבוא "ארבעה ימים"; (2)בסעיף 6, (א)בסעיף קטן (ב), במקום "שלושים ימים" יבוא "עשרה ימים"; (ב)בסעיף קטן (ג), אחרי "ההתנגדות או לדחותה" יבוא "וימסור על כך הודעה לבאי כוח הצדדים בתוך שבעה ימים מיום שהוגשה". גם פה מדובר על הוראת שעה שנצרכת ככל שתקופת הבחירות תקוצר. אלה הוראות שמתקנות את חוק המפלגות באופן שמקצר את לוחות-הזמנים ברישום של מפלגה. יש היום בחוק המפלגות הוראות שונות על פרקי זמן של מפלגה שנרשמת, זמן של התנגדויות שאפשר להגיש לרישום המפלגה וכו' וכו', וההצעה פה היא לקצר את התקופות האלה, כדי שמפלגה שרוצה להספיק להתמודד לבחירות הנוכחיות, תצליח לעשות את זה. גם התיקון הזה זה תיקון שעשינו אותו לקראת הבחירות לכנסת העשרים-ושלוש, כשתקופת הבחירות קוצרה מ-90 ימים ל-82 ימים. העתקנו את אותו הסדר בדיוק שהיה שם גם לפה.

אם תקופת הבחירות לא תקוצר, הסעיף הזה לא נצרך. יש הערות?

פרשנות 5. למונחים בסימן זה תהיה המשמעות שיש להם בחוק הבחירות לכנסת. זו הוראה כללית שמבהירה. במקום שנכתוב סעיף הגדרות, שיסביר מה המשמעות של כל הגדרה, אנחנו נסמכים על ההגדרות שיש בחוק הבחירות לכנסת. העסקת עובד רשות ציבורית בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע 6. (א)הועסק עובד רשות ציבורית בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים ואחת, הבחירות לכנסת העשרים ושתיים או הבחירות לכנסת העשרים ושלוש וביקש המנהל הכללי של הוועדה המרכזית, או מי שהוא הסמיך לכך, להעסיקו בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע, והעובד מסכים לכך, לא תמנע הרשות הציבורית, במישרין או בעקיפין, את העסקתו כאמור,

"רשות ציבורית" כמפורט להלן: (1)הממשלה ומשרדי הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם, (2)לשכת נשיא המדינה, (3)הכנסת, (4)מבקר המדינה, (5)רשות מקומית, (6)תאגיד שהוקם בחוק. (ב)עובד רשות ציבורית יעדכן את הממונה עליו בדבר פנייה אליו כאמור בסעיף קטן (א) מיד לאחר קבלתה, אם בכוונתו להיענות לבקשה. (ג)על אף האמור בסעיף קטן (א), יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי להיענות לבקשת הרשות הציבורית שלא להעסיק עובד שלה כאמור באותו סעיף קטן, בין היתר בהתחשב ביכולתה של ועדת הבחירות שבה מתבקשת העסקתו לבצע את תפקידה כאמור בסעיף 1 ובצורכי הרשות הציבורית, ובכלל זה יכולתה לבצע משימות בהיעדר העובד. (ד)על אף האמור בסעיף קטן (ג), לעניין עובדי הכנסת, הודיע יושב ראש הכנסת למנהל הכללי של הוועדה המרכזית כי בשל צורכי הכנסת, ובכלל זה היכולת לבצע משימות בהיעדר העובד, יש קושי ממשי בהיעדרותו מעבודתו, ולא הגיעו יושב ראש הכנסת והמנהל הכללי של הוועדה המרכזית להסכמה, לא יועסק העובד בוועדת בחירות, סמכות יושב ראש הכנסת לפי סעיף קטן זה אינה ניתנת לאצילה.

(1)רשות ציבורית לא תפטר עובד כאמור בסעיף קטן (א) עקב כך שהועסק על ידי ועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע ולא תפגע בתנאי העסקתו בשל כך. (2)היעדרות מעבודה לרגל העסקה בוועדת בחירות לשם קיום הבחירות לכנסת העשרים וארבע כאמור בסעיף קטן (א) לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו ולא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובד אצל הרשות הציבורית. גם פה מדובר על סעיף שהיה בהוראות המיוחדות שהוועדה עשתה לקראת הבחירות לכנסת העשרים-ושתיים והעשרים-ושלוש. בגלל הרצף שבין מערכות הבחירות הרבה עובדים מיומנים שוועדת הבחירות מעסיקה אותם במהלך השנים במערכות הבחירות נקלעו לסיטואציה שבה המעסיקים הציבוריים שלהם, רשויות המדינה, לא רוצים לשחרר אותם לבוא לוועדת הבחירות. הם אומרים: כבר היית, נעלמת לי פה לשלושה חודשים ופה לשלושה חודשים וכו', אני לא יכול לשחרר אותך. נוכח החשיבות והצורך הלאומי שיש בקיום הבחירות, ההצעה היא כמו שעשינו בפעמים הקודמות, לומר לרשות הציבורית: את לא יכולה לסרב לזה שהעובד יבוא לעבוד בתקופת הבחירות בוועדת הבחירות. כמובן זה תלוי בהסכמת העובד. אי-אפשר להכריח את העובד לבוא לוועדת הבחירות. ככל שוועדת הבחירות מבקשת שהוא יבוא, הוא צריך לפנות לממונה עליו,

והממונה לא רשאי לסרב. כמובן יש פה הוראות שמבהירות שעובד כזה שייענה לבקשה של ועדת הבחירות ויבוא לעבוד, הוא לא ייפגע, אסור לי לפטר אותו, הזכויות שלו לא ייפגעו, רצף העבודה שלו, הוותק וכל הדברים האלה לא ייפגעו. במקרים חריגים, סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), יש מנגנונים שונים, יש את כלל עובדי המדינה ויש את עובדי הכנסת. לכלל עובדי המדינה יש מנגנון שאם הרשות הציבורית חושבת שהדבר לא מוצדק שהעובד ילך לוועדת הבחירות, וזה פוגע יתר על המידה בעבודה שלה, היא יכולה לפנות ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, להציג את הטענות שלה, והוא יחליט האם העובד כן יגיע או לא יגיע. אצל עובדי הכנסת הדבר הוא טיפה שונה. פה יש זכות וטו ליושב-ראש הכנסת שלא לשחרר עובד, וזה בגלל העובדה שהרבה מאוד מעובדי הכנסת עבדו בוועדות הבחירות, וזה עלול לשבש את התפקוד של הכנסת.

אני חושב שדין יוכל להסביר יותר טוב ממני אם יש קושי. יש מישהו שקשה לו עם זה?

הוראות לעניין מכרזים 7. על אף האמור בהוראות לפי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב 1992, (1)התקשרות ועדת הבחירות המרכזית בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע עבודה או לרכישת שירותים, אינה טעונה מכרז, אם היא התקשרות ששוויה אינו עולה על 120,000 שקלים חדשים,

בכל תקופה רצופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום התפזרות הכנסת העשרים ושלוש לא תתקשר ועדת הבחירות המרכזית עם מתקשר מסוים בלא מכרז לפי פסקה זו בהתקשרויות בסכום כולל העולה על 200,000 שקלים חדשים, ובמניין זה יבואו גם התקשרויות שנכרתו בתקופה האמורה כהתקשרות המשך להתקשרות שנעשתה במקורה לפי פסקה זו, (2)התקשרות הנעשית עם מי שזכה במכרז שפרסם משרד, כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, בתנאים זהים לתנאי המכרז, או בתנאים המיטיבים עם ועדת הבחירות המרכזית, אינה טעונה מכרז, אם מצאה ועדת המכרזים כי ההתקשרות נדרשת לצורך ניהול הבחירות נוכח נגיף הקורונה החדש, ובלבד שהתקשרות כאמור ששוויה עולה על 2,500,000 שקלים חדשים תיעשה באישור ועדת הפטור של ועדת הבחירות המרכזית, ומטעמים מיוחדים שיירשמו. (3)יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לקבוע הוראות החורגות מהוראות לפי החוק האמור לעניין מועדים ודרכי פרסום. הסעיף הזה מורכב מפסקאות (1) ו-(3), שזה פסקאות שזהות למה שעשינו במערכות הבחירות הקודמות, שזה לאפשר לוועדת הבחירות מרחב תמרון וגמישות יותר גדולה מהרגיל. הפטור מחובת מכרז היום היא, שההתקשרות היא בסכום של עד 50,000 שקלים. פה מוצע להעלות את הפטור ל-120,000 שקלים עם מגבלה מסוימת שאם יש התקשרויות נוספות עם אותו ספק, התקרה היא 200,000 שקלים. פה מוצע להוסיף סעיף שלא היה במערכות הבחירות הקודמות, שהוא סעיף שייעודי לנושא של רכש לנושא של קורונה, שזה פסקה (2). הפסקה הזאת באה ואומרת שככל שיש משרד ממשלתי אחר, שכבר פרסם מכרז לרכש של דברים שקשורים לקורונה, והמכרז התקיים ויש זוכה במכרז, ועדת הבחירות תוכל לרכב על אותו מכרז שנעשה, אם זה באותם תנאים או בתנאים מיטיבים, כדי לחסוך לוועדת הבחירות את הצרכים המעשיים שלהם.

גם פה יש מגבלה מסוימת. איזה רכישות יש ב-2.5 מיליון שקל? צריך שוועדת המכרזים תאשר שזה נדרש לצורך ניהול בחירות, ואם מדובר על רכישה בסדר גודל גדול של 2.5 מיליון שקלים - - - עד 2.5 מיליון שקלים. אפשר יותר מ-2.5 מיליון שקלים, אבל אז צריך עוד אישור של ועדת הפטור, שיש פה טעמים מיוחדים שמצדיקים את זה. אולי דין יסביר את הצרכים של הוועדה. הפסקה הזאת נועדה ככל שמשרד מסוים כבר פרסם מכרז לצורך הצטיידות בציוד מיגון לקורונה. נצטרך לרכוש בזמן מאוד מאוד קצר מאות אלפי מסכות,

פרספקסים, כמות ציוד שאנחנו אפילו לא יכולים להיערך אליה בכלל, כי עדיין אנחנו נמצאים בסביבה מאוד גדולה של אי-ודאות, ולכן מה שחשבנו שנוכל להצטרף למכרז קיים, שכבר פרסמה רשות ציבורית, למשל פרסמה המשטרה מכרז לציוד מיגון ארצי, אנחנו נוכל להתקשר עם אותו ספק במכרז פומבי, שהוא כבר זכה במכרז פומבי

עם זאת, הגבלנו את עצמנו בתקרה. לפי הצעת הייעוץ המשפטי של ועדת החוקה אמרנו: עד 2.5 מיליון שקלים רק אישור ועדת המכרזים הרגילה, מעל זה אישור ועדת הפטור, שזה אישור יותר מחמיר של ועדה נוספת שתסתכל על זה. תודה. שקד כסלו ממשרד האוצר, רצתה להתייחס נקודתית לסעיף הזה. שקד ממשרד האוצר, בתמצות. אנחנו חושבים שאין מקום לפטור גורף כמו שמוצע כאן בסעיף קטן (2). יש מקרים שנותנים פטור להתקשרות ממכרזים מרכזיים. אם מבקשים ליצור כאן את אותו פטור, אנחנו חושבים שזה צריך להיות מגודר לזה ולא לאפשר כל התקשרות של כל מכרז. זה לא מעיד בהכרח על תנאים יעילים יותר. אנחנו לא רואים את ההצדקה לזה ונציע לצמצם את זה לפטור הקיים. נאמר כאן קודם שיש פה רכישות שהם צריכים מהרגע להרגע.

ולכן אני אומרת שקיים היום פטור להתקשרות עם ספקים ממכרזים מרכזיים. זה פטור שהוא מידתי, הפגיעה שלו בשוויון עם המציעים הפוטנציאליים היא מידתית, זה מבטיח שאכן הספק הממשלתי נותן תנאים מיטיבים, ולכן יש התקשרות דווקא איתו. זה לא דברים שקיימים בהתקשרות עם כל ספק בכל התקשרות ממשלתית, כשיכול להיות שהיום היא התקשרות בסך של 200,000 שקל, ועכשיו אתם רוצים להגדיל אותה עד 2.5 מיליון. האם אפשר להתייחס, אדוני. אני מתנצלת שאני לא נמצאת, גם אני נכנסתי לבידוד. אנחנו מבקשים לתת לנו את מרב מרחב התמרון בהקשר הזה. אנחנו נמצאים בשלב של חוסר ודאות מאוד מאוד גדול לגבי כלל ההתקשרויות שנדרשות, בוודאי לגבי מועד הבחירות,

ההיקפים. זה לא רק ציוד מיגון. עדיין לא ברורות לנו כל המשמעויות. לכן אני לא רואה שום בעיה בעובדה שיש לתת את ההיתר הזה.

מה גם שאתם לא ערוכים - - - זה פשוט מאפשר לנו להיערך כראוי. צריך להבין שרכש של ועדת הבחירות לא מסתכם ב-1,000 מסכות או חמישה פרספקסים. אנחנו מדברים על כמויות עצומות של ציוד, ולא רק ציוד מיגון וחיטוי, כי מדובר ב-11,000 קלפיות, וכפי הנראה הפעם יהיו הרבה הרבה יותר, כ-14,000 קלפיות. מדובר בכמויות עצומות, ייתכן אף שנצטרך לחלק את זה בין מספר ספקים, וגם יש זמן של אספקה שהוא בעייתי. אנחנו נמצאים, להזכירכם, לפני כריסטמס, ראש השנה הסיני, הרבה מהמוצרים הללו מיובאים מסין, לכן אנחנו צריכים כאן מרחב פעולה גדול. אני רק רוצה לציין, וזה נראה לי ברור מאליו, פטורים ממכרז הם לא דבר טריוויאלי. לפטור ממכרז יש משמעויות, זה פוגע בשוויון, במציעים פוטנציאליים, כשלו הם היו יודעים שוועדת הבחירות יכולה להתקשר גם איתם עד 2.5 מיליון, סכום לא מבוטל, יכול להיות שהיו מגישים הצעות אחרות, יכול להיות שיותר מציעים היו ניגשים. זו המסגרת שבה צריך לבחון את זה.

צריך לזכור שמדובר בהליכים מאוד מאוד ארוכים, ביורוקרטיים, ולעשות את כל התהליכים האלה כשפרק הזמן שעומד לרשותנו הוא כל כך קצר, ובוודאי של האספקה, יכול להיות שנגיע למועד הבחירות, ואז לא נקבל שום דבר ונישאר ללא ציוד. אורלי, תודה רבה. אורלי, קיבלנו את הדברים.

אדוני היושב-ראש, אני תומך בעניין הזה בעמדה של ועדת הבחירות המרכזית. אדוני היושב-ראש, הלחצים שיהיו בפנינו בשלושה החודשים הקרובים אם נצא לבחירות, לא צריך להוסיף להם את הנושא של מכרז על כל צעד ושעל, גם ככה לוח-הזמנים מאוד צפוף ואנחנו נמצאים שם. בשביל זה נציגי ציבור יושבים שם גם בנשיאות וגם במליאה, והם גם עושים עבודה מקצועית בעניין. אם שלמה קרעי מגבה, מי אנחנו שנדבר? הצעות מחיר עדיין מחויבים לקחת? יש נהלים ברורים? כמובן, חלות עלינו תקנות חובת המכרזים. בוא נגיד שוועדת הבחירות מחר תצטרך לרכוש 10 מיליון מסכות, בהנחה שלא נספיק לעשות מכרז כדין, או שאני אוכל להצטרף למכרז קיים, שזו ההצעה פה, או שאני אעשה פטור מלא. עדיף כבר ההצעה המידתית יותר שהצענו. הכנתם איזה מכרזים אתם צריכים להיכנס אליהם? לא הכול. יש מכרזים מרכזיים ואתם צריכים להתלבש על מכרז של משרד? למכרז מרכזי גם ככה אני יכול להצטרף, אני לא צריך חוק עכשיו. רק אם אתה נכנס אליו כגוף נלווה מראש. או שמראש אני נמצא בו. אני מציעה לך להצטרף למכרז שלא נכנסת אליו כגוף נלווה מראש. אני לא רואה שום צורך בזה. אין היום מכרז מרכזי לצערנו לציוד למיגון מקורונה. ואם היה, לא הייתי פה. אם תגבילו את עצמכם בהיקפי הרכש של המכרז הממשלתי הקיים? שלא יצא מצב שאתם מתלבשים על מכרז שהוא כסף מאוד מוגבל ובסוף רוכשים ממנו ב-2.5 מיליון. 2.5 מיליון זה הרבה כסף. זה הרבה מאוד כסף, ולכן צריך לתת לזה משמעות. צריך לזכור שוב את מגבלות הזמן. אנחנו מבינים מאוד את העניין הזה. אני גם יכולה להבטיח לכם שאנחנו נוהגים במשורה בכל הפטורים לעניין ההליכים המכרזיים. אי-אפשר לכבול את ידינו. אנחנו מבקשים מאוד לא להביא אותנו למצב שבו ניאלץ לוותר על דברים כאלה ואחרים, שייתכן שחלקם נועדו לשמור על בריאות הציבור, בגלל הטיעון של הגב' כסלו. אנחנו בוודאי ובוודאי ננהג ככל הניתן בהתאם לתקנות ולחוק.

דין, תענה לשאלה של חבר הכנסת בועז טופורובסקי. נוכח העובדה שאנחנו לא יודעים עכשיו מה ההיקפים שנצטרך, כי בסוף ייתכן שנצטרך לקנות למשל שתי מסכות לכל בוחר ועוד X מסכות לכל חבר ועדת קלפי זו דוגמה למסכות ותחשבו על עשרות אלפי פרספקסים ברחבי הארץ, כפפות וציוד כזה, אנחנו לא יכולים להגביל את עצמנו, אבל בשביל זה עשינו מדרגה. מדרגה ראשונה עד 2.5 מיליון באישור ועדת המכרזים, מדרגה מעל באישור ועדת הפטור. זו אותה ועדה אגב, שהייתה יכולה לאשר פטור מלא ממכרז, זה מה שצריך לזכור. הוועדה הזאת הייתה יכולה להגיד: אני לא מתייחסת למחירים שהציעו למשטרה, אני מתקשר למחירים שאני רוצה.

לפי הסעיף הזה אתם יכולים גם לבקש פטור ממכרז? מעל ה-2.5 מיליון כן. אני יכול לעשות פטור ממכרז בלי קשר לחקיקה הזאת, לכן אני אומר שזה הרבה יותר מידתי. אז על מה הוויכוח? ההצעה הזאת הרבה יותר מידתית. לא. פטור ממכרז צריך להצדיק, כי יש לו הליך מוסדר, וכאן הם למעשה מציעים להתלבש על כל מכרז, שכל משרד ממשלתי עשה, ולא משנה מה היקפי הרכש שלהם. הוא עדיין נכנס למכרז. זה מכרז שעשה משרד ממשלתי - - - הוא מתלבש על מכרז קיים. יש תנאי מכרז קיימים, הוא לא מתעלם מקיומו של חוק חובת מכרזים. הוא חייב להתנהל בתנאים הקיימים - - - אני חושב שמה שנציגת משרד האוצר שכחה, שוועדת הבחירות המרכזית היא זאת שמשמשת כחשב הכללי למכרזים שלה. כלל לא שכחתי.

בלי הסעיף הזה הייתי יכול לעשות את הפטור בהליכים הפנימיים שלי. אנחנו דווקא מציעים דרך ביניים, כשהיו כבר הליכים מכרזיים. אנחנו ממשיכים הלאה. בהבנה שלי ממש מיותר להתווכח על הדבר הזה. קיבלנו את הצעתה של חברת הכנסת קארין לא להתווכח.

סימן ד': ניהול הבחירות לכנסת העשרים וארבע תיקון חוק הבחירות לכנסת, הוראת שעה 8. חוק הבחירות לכנסת ייקרא כך: (1)בסעיף 7, במקום "י3" יבוא "י3, י3א, י3ב". סעיף 7 קובע את עיקרון הריתוק לקלפי. והקביעה פה היא תיקון ניסוחי, כתוב שם שכל בוחר צריך להצביע בקלפי שנקבעה לו, יש מצביעים מסוימים שמצביעים לפי פרקים מסוימים בחוק הבחירות, שהם לא מרותקים לקלפי,

ההצבעות שלהם נעשות באמצעות מעטפות כפולות, ומכיוון שבהמשך הצעת החוק מוצע להוסיף את פרקים י3א ו-י3ב, שמתעסקים בקלפיות בבתי אבות וקלפיות של חולים מבודדים, זה תיקון ניסוחי שנוסיף גם אותם לסעיף הזה.

מי זה האנשים האלה? הפרקים האלה של י3א ו-י3ב. י3א, נראה את זה בהמשך, זה ההסדר המיוחד שמוצע לקבוע לעניין הצבעה בבתי אבות. ו-י3ב זה ההסדר המיוחד שמוצע לקבוע לעניין הצבעה בקלפיות של חולים מבודדים. (2)בסעיף 21(ו), בסופו יבוא "ובלבד שביום הבחירות סיעה לא תחליף את נציגה בוועדת קלפי מסוימת יותר מפעמיים, אלא אם כן התיר זאת יושב ראש ועדת הבחירות האזורית שבתחומו פועלת ועדת הקלפי". ועדת הקלפי מורכבת ממזכיר ועדת הקלפי, שהוא נציג ועדת הבחירות המרכזית בקלפי ומחברי ועדת הקלפי, שהם הנציגים של הסיעות. היום לפי החוק כל סיעה יכולה לשלוח את הנציגים שלה לקלפי שנקבעה לה, ולהחליף את הנציגים שלה. כך יכול להיות שבקלפי מסוימת נציג של סיעה מסוימת יהיה בבוקר, ויחליף אותו מישהו אחרי הצוהריים, וכיום אין שום מגבלה על מספר החילופים האפשריים ביום הבחירות. יש מנגנונים אחרים של חילופים בין סיעות, של חילופים של אנשים שהם לפני יום הבחירות, אנחנו מדברים על חילופים ביום הבחירות עצמו. בגלל הנושא של הקורונה, והניסיון לגדר את החשיפה,

לחשוף כמה שפחות גם את חברי ועדת הקלפי וגם את הבוחרים שמגיעים, מוצע להגביל את האפשרות של הסיעות להחליף את הנציגים שלהם בוועדות הקלפי ללא יותר משתי החלפות. מקסימום על כל מקום של סיעה יהיה אפשר שלושה אנשים. כמה החלפות מתבצעות בממוצע? לא נראה לי שיש יותר משלוש. בדרך כלל רוב הסיעות שולחות שתי משמרות, חלק שלוש. כל הסעיף הזה נועד לצמצם את המגעים ככל הניתן. יש סיעות שפשוט מחליפות בכל עת. יש כאלה שהתחלופה לאורך כל היום. יש אנשים שמגיעים לשעתיים-שלוש, מתחלפים, ואנחנו ממש מבקשים פה לגדר את זה. מה האינטרס? לא הבנתי. ההוא היה חולה, ההוא לא הגיע, ההוא עסוק. זה שיקולים פנימיים. לפעמים רוצים להעביר את הנציג מקלפי מסוימת לאזור אחר מטעמים פוליטיים, עניין פנימי של הסיעה, אבל הכי נכון זה לגדר את זה לכמה שפחות, כדי לא לחשוף אותם עצמם. שלוש משמרות זה סביר מאוד. זה לא כולל אם מישהו לא הגיע. אם מישהו לא הגיע, הוא לא כלול בשלוש המשמרות.

מותר לך להחליף ביום בחירות שלוש פעמים.

זה לא נחשב. מותר להחליף פעמיים. מותר לבוא בבוקר ולהחליף פעמיים במשך היום.

אם אדם לא הגיע, זה לא נחשב שהוא אחד מהפעמיים. אורלי, אם נציג היה רשום ולא הגיע, אין פה החלפה. אני מוכרחה להודות מבחינתי שהייתי שמחה אפילו אם זה היה פעם אחת. נשיאות ועדת הבחירות לא הסכימה עם זה וחשבה שצריך לשמור את הפעמיים. שיהיה מוסכם שאם הוא לא הגיע, זה לא נחשב אחת מהפעימות. הוא רשום אצל השופט המחוזי, שהוא פתח קלפי, או באמצע היום, הוא לא הגיע. בסוף הדבר הזה יתורגם להנחיות למזכירי ועדת הקלפי. הבן אדם רשום, הם יודעים שהוא לא הגיע במועד, המפלגה שלחה מישהו שיחליף אותו. זה שני או ראשון? שואל איתן.

זה ראשון, זה לא שני. ואני אסביר גם למה. מזכירי ועדת הקלפי, שהם אלה שיושבים בוועדות הקלפי, אין להם מערכת ממוחשבת שהם יודעים את מי רשמה הסיעה. הם רואים כתבי מינוי ביד, או באמצעי אלקטרוני או בנייר מולם. הם ידעו שמטעם סיעת כחול לבן יכולים להגיע עד שלושה אנשים, גם אם הסיעה רשמה בתשבץ 20. לא רק זה. אם יש לך שתי משמרות ושני אנשים בשתי המשמרות מבודדים פתאום, לא תוכל לשים שני אנשים במקומם? שלושה אנשים בפועל. הלאה. בפסקה (3) יש הסדר שלם של קיום של ישיבות - - - אגב, מזכירי קלפי מוגבלים במספר? זה אחד מההתחלה ועד הסוף? הם בדרך כלל כל היום, אלא אם כן חלילה מישהו לא מרגיש טוב או קרה אירוע במהלך היום ואנחנו סבורים שצריך להוציא אותו, אנחנו מוציאים אותו, ואז בא מישהו שמחליף אותו. יש גם מזכירים רזרביים שמחליפים לפעמים להפסקה. מה שרשום כאן זה לא מה - - - אחד הגיע, הוא רשום בקלפי. הוא הגיע לקלפי? אם הוא לא הגיע. אתה שולח מישהו אחר מטעמך. עדיין זה יהיה החלפה.

בועז אומר: כל הכבוד שאמרת לי פה, ביום הבחירות אתה בממתינה, הוא לא תופס אותך. הוא שואל, איפה בחוק כתוב לא ככה? הוא לא צריך לתפוס אותי, כי הוא לא יודע בכלל שזה שלא הגיע היה אמור להגיע. למזכיר ועדת הקלפי יש פרוטוקול נייר. אתה אומר פה שההנחיות שלכם יהיו שלושה שבפועל מגיעים. נכון. בסוף זה יהיה התרגום של הסעיף הזה. תכתוב לך את זה, זה חשוב מאוד.

חשוב, אדוני היושב-ראש, אני חושבת שזו ההזדמנות לומר לכל הסיעות לעשות ככל הניתן לצמצום ההחלפות הללו במהלך היום, ולעשות מאמץ שהאנשים ימלאו את התפקיד לאורך כל היום - - - זה אינטרס שלנו לצמצם, להיות כמה שפחות חשופים לסכנות של הדבקה.

פסקה (3) זה הסדר כולל שמדבר על נושא של היוועדות חזותית, של קיום ישיבות של ועדת הבחירות המרכזית בהיוועדות חזותית.

(3)אחרי סעיף 24 יבוא: "קיום ישיבות בהיוועדות חזותית, הוראת שעה 24א. (א)נדרשה הוועדה המרכזית או ועדה אזורית לקיים ישיבה, ולא היתה אפשרות מעשית לכנס את הישיבה בנוכחות חברי הוועדה ומי שנדרשה הזמנתו לוועדה, בשל הגבלות שהוטלו לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה החדש, רשאי יושב ראש הוועדה להורות כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית. (ב)על אף האמור בסעיף קטן (א), ניתן לקיים את ישיבת הוועדה בדרך של היוועדות חזותית, אף אם היתה אפשרות מעשית לכנס את הוועדה בנוכחות חברי הוועדה ומי שנדרשה הזמנתו לוועדה, אם הסכימו לכך כל חברי הוועדה, הסכמה כאמור בסעיף קטן זה יכול שתהיה אף לכך שרק חלק ממשתתפי הישיבה ישתתפו בה בדרך של היוועדות חזותית. (ג)ישיבת ועדה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית, רק אם יתאפשר לכל חברי הוועדה ולכל מי שנדרשה הזמנתו לוועדה, לראות את הישיבה ואת כלל המשתתפים בה באמצעות מסך, לשמוע את כלל המשתתפים בישיבה ואת הנעשה בה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם. (ד)התקיימה ישיבת ועדה בנוכחות חברי הוועדה ומי שנדרשה הזמנתו לוועדה, רשאי יושב ראש הוועדה להתיר לחבר הוועדה או למי שנדרשה הזמנתו לוועדה שביקש זאת להשתתף בישיבה של הוועדה בדרך של היוועדות חזותית. (ה)ישיבה לפי סעיף זה, המתקיימת בדרך של נוכחות חברי הוועדה בחדרים שונים במתקני הוועדה, תתקיים כך שנוכחות חברי הוועדה בכל אחד מהחדרים תהיה,

בהתאם לייצוג

(ו)החלטה בישיבה לפי סעיף זה, תתקבל לאחר שניתנה האפשרות לכל חבר ועדה להשתתף בדיון ולהצביע, הצבעה בישיבה כאמור תהיה שמית, אלא אם כן החליט אחרת יושב ראש הוועדה. (ז)ראה משתתף בישיבה כי בשל קיום וניהול הישיבה בדרך של היוועדות חזותית נפגעה זכותו להשתתף בישיבה או לשמוע או להשמיע את עמדתו או שלא התקיימו התנאים לפי סעיף זה, רשאי הוא לדרוש כי הדבר יירשם בפרוטוקול. הוא לא יכול לעכב את ההצבעה או משהו? - - - יהיה רשום בפרוטוקול. (ח)הוראות סעיף 24(א) עד (ז) יחולו על ישיבת ועדה לפי סעיף זה. (ט)בהזמנה לישיבה המתקיימת לפי סעיף זה יצוין כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית ויפורטו בה הנחיות לעניין ההשתתפות בישיבה. (י)לעניין סעיף זה, "היוועדות חזותית" תקשורת בין כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת."; אני אסביר. כמו הסדרים אחרים שהכנסת חוקקה בזמן הקורונה, מוצע לאפשר שוועדת הבחירות המרכזית שצריכה להתכנס מעת לעת, וככל שהבחירות מתקרבות היא צריכה להתכנס יותר ויותר לאפשר לה בנסיבות מסוימות לקיים ישיבת ועדה שלא בנוכחות פיזית של חברי הוועדה, אלא באמצעות היוועדות חזותית, כשמדובר פה על שני מקרים עיקריים. מקרה אחד שאין אפשרות

כשאין אפשרות מעשית זה יכול להיות מכל מיני סיבות, יכול להיות שחלק מחברי הוועדה חולים או מבודדים, יכול להיות מצב שיש מגבלות שונות של חברי ועדה שנמצאים בערים אדומות, יכולות להיות נסיבות שונות שבשל התפשטות נגיף הקורונה, או שנגיד בישיבה צריכה להיות כמות מסוימת של אנשים באותו חדר, ובגלל הוראות התו הסגול שייקבעו לעניין הוועדה, לא ניתן לכנס בהיקפים האלה, ולכן מוצע לאפשר את זה.